בוקר טוב. היום יום שני בשבוע, ה-3 באוגוסט 2020, י"ג באב התש"ף ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.